הצעת חוק הפרמדיקים, התשפ"ב-2022 פ/2290, של חברי הכנסת עידית סילמן, טטיאנה מזרצקי, עלי

לטעמי, אני חושבת שבסוף צריך להיות דירוג מסוים. אפשר לקחת את האחיות כדוגמה. לא במקרה אני אומר.

אחיות יש גם בבתי חולים ובכל מיני מקומות. הן גם לפעמים מטפלות במצבי חרום.

להתקדם קדימה זה עוזרי רופא וזה הרבה דברים נוספים שהבאנו שהם חדשים.

הם הראשונים שמגיעים ממש לשטח.

הנושא הזה של ההכשרה הוא נושא מהותי. הוא לא עלה בוועדת

בעיניי, הצורה הזאת היא דרך לקבור את החוק. גברתי יושבת-הראש, את יודעת כמה שנים אנחנו מחכים לנושא הזה. עם כל הכבוד לעוזרי רופא שזה מקצוע חשוב ומוערך ועם כל הכבוד למקצועות

אני חייבת לציין שפשוט טכנית בנוסח,

זה כרגע ריק. לא כתבנו מה יהיה הוראות המעבר. לעניין הכרה בלימודי תעודה, ככל שאכן הוועדה תחליט להכיר באפשרות של לימודי תעודה, אז יש פה סעיף מאוד מאוד מדוקדק אבל הוא לאו דווקא מדבר על מד"א או על גורם

אני מאמינה שזה שונה ממה שפרמדיק מקבל היום.

אני מבינה שרוצים לעשות הסדרה,

משאירים את החובשים בשטח וגם שם מייצרים איזה

פשוט רוצה להבהיר את הנקודה של פיקוח רופא. היא לא רוצה שיהיה מישהו מעליו. נכון. צריך שתהיה לו עצמאות אבל הם כן צריכים לעבוד לפי פרוטוקולים וכן יהיה מנהל רפואי שיפקח על כל הנושא הזה.

אחרי "כירופרקט" יבוא "פרמדיק,"; (2 )בהגדרה ""מרפא בעיסוק",

קרימינולוג קליני",

"פודיאטר מנתח",

אחרי ""מרפא בעיסוק"" יבוא ""פרמדיק"." המשמעות היא, שבעצם מכלילים את הפרמדיק כמטפל לעניין חוק זכויות החולה ומחילים עליו את כל החובות שחלות על מטפל בחוק זכויות החולה,

שמירת מידע וכדומה. כרגע אין לנו נוסח לגבי התחילה והוראות המעבר וזה כמובן תלוי במה שתחליט הוועדה. היו פה כל מיני הצעות, אם להתחיל חלק מההוראות כעוד כמה שנים. הוראות המעבר כמובן ייגזרו מההוראות העיקריות.

ככל שנחליט שאפשר ללמוד גם לימודי תעודה וגם תואר ראשון, אז מן הסתם הוראות המעבר יצטרכו להיות מצומצמות יותר. אבל אם אנחנו נאמר שמהיום הדרישה היא רק לתואר ראשון, אז בעצם נצטרך להכיל בהוראות המעבר את כל אלה שלמדו עד היום ולאפשר להם לקבל תעודות במסגרת החוק החדש למרות שהם לא בעלי תואר. פרופסור יציב, כמה זמן רוצים להיערכות של המשרד? שבועיים. אנחנו במהלך השבועיים האלה תרשו לנו להיות אתכם בקשר. כבר במהלך השבועיים האלה נשב, נרכז את כל הדברים ולחשוב על זה כמו שצריך כדי לבוא מוכנים לדיון הבא.

אנחנו רוצים להתקדם עם זה, להביא איזו בשורה. אז נהיה מולכם בקשר ונעדכן את השותפים הבכירים שמכשירים היום ושמתעסקים בזה כדי שהם יוכלו לבוא גם לשולחנות העגולים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:30.